שלום לכולם, אני התכוונתי לפתוח עכשיו את דיון הוועדה לפניות הציבור בנושא דיגיטציה ואיכות השירותים לצרכן בבנקים, מכיוון שאנחנו כבר מעל 33 דקות באיחור בשל תקלה דיגיטלית, אני לא אוכל לקיים את הדיון היום. אני חושבת שאי אפשר לבוא בטענות לגופים אחרים שלא מצליחים לתת שירות בדיגיטל כשאלה הם פנינו. אני רואה את זה בחומרה רבה, זה גם לא תקלה ראשונה שיש לנו פה בנושא הזה, ולכן אני מבקשת ממנכ"ל הכנסת להיכנס לעובי הקורה, להטיל על מי שהוא רוצה לקיים תחקיר איך קורה שוועדה בכנסת ישראל לא מצליחה לקיים דיון בגלל קשיים דיגיטליים, קשיים בזום, שנתיים ומעלה לתוך המגפה. זה גם לא בפעם הראשונה שזה קורה לנו, וזה הצריך מאיתנו לעשות דיונים משלימים וסבבי מידע נוספים, ואני כיושבת ראש הוועדה, כנבחרת ציבור, לא יכולה לבוא בטענות, לא לבנק ספציפי ולא לבנק ישראל ולא לאף אחד, אם אנחנו פה בבית הזה לא מסוגלים לקיים דיון בגלל קשיים דיגיטליים. אני מבקשת שתוצאות התחקיר יוגשו לוועדה, אליי, מיד לאחר חג הפסח, ואני אראה איך אנחנו מטפלים

הדיון נעול. הישיבה ננעלה

14:37.